הנושא פיצוי למגדלי השום. אופיר כץ, מכיוון שהוא מנהל את ועדת הכנסת, הוא יבוא אחר כך, אבל אני מתמצא בנושא כי גם אליי פנו אז אפשר להתחיל את הישיבה. בגדול, האוצר, תקשיבו, מעבר לבעיה הכללית של הצורך בתמיכה מול ייבוא, מול ביטול מכסים וייבוא, שזה בעיה כללית של כל הפירות והירקות, נוצרות פה שתי בעיות. בעיה ראשונה שהשום זה דוגמה שמצד אחד המחיר לא ירד ומצד שני כל הענף התמוטט. לא, המחיר ירד. גם אם הוא ירד, אבל ענף השום התמוטט בישראל, הגידול של השום. ירד, אבל בטל בשישים ממש. ירד ב-50%. אין דבר כזה, בואו תראו בסופרים,

לא ירד וגם אורך החיים של המוצרים שונה. מבחינת המחיר ירד. יש בעיות אחרות שצריך לטפל בהן, אבל המחיר ירד. אני תיכף אתן לאנשים לדבר, אני רק מציג את הבעיה. בעיה שנייה, אני לא יודע למה דווקא בשום, שכל המגדלים באותה שנה התמוטטו וזה גרם להם לחסרון כיס רציני. זאת אומרת זה לא דבר שהם יכולים לצאת ממנו, יש מקומות שמדובר על הרבה מאוד כסף. לדעתי, בניגוד לפטם, ששם אני דרשתי מראש שתהיה התחייבות של האוצר לתת פיצוי אם זה קורה, כאן לא עשו את זה. לכן אני חושב שצריך לפתור את הבעיה של המגדלים שהתמוטטו בעקבות הייבוא, באופן חד פעמי.

רוצה התייחסות לשני הדברים האלה, ליצור איזה שהוא תהליך שבו כן אפשר לפצות במקרים כאלה קיצוניים, כמו שקרה בשום. אני לא חושב שיש על זה ויכוח, נכון, המנכ"ל? אבל תיכף נשמע מהאנשים. נתחיל עם מנכ"ל המשרד. מה שקרה בשום זה שאני חושב שהיה כאן רצון טוב של האוצר להוריד מחירים, אני לא חושב שהם רצו לגדוע את הענף. קרה מה שקרה. אף אחד לא מאשים פה אף אחד. אבל לא הייתה תכנית סדורה שבאה ואומרת לדעתי מה שהיה צריך לעשות זה להוריד בשקל ועוד שקל ועוד שקל, כל פעם להוריד קצת,

איך זה מתאזן ובאמת למצוא את נקודת האיזון ואת המחיר הנכון ושהדברים יסתדרו. מה שקרה כאן, קרה שהורידו שבעה שקלים מכס באבחה אחת ושוק שלם פשוט נגדע. אני יודע שהדיון כאן הוא על מה היה ועל איזה פיצוי יקבלו. בדיון הזה זה פיצוי ולא תמיכה, אבל אני יותר חרד ממה שיהיה בעתיד, כי ירדנו מ-9,000 דונם, ל-4,000 דונם, עכשיו ל-1,000 דונם של השום ובעוד שנה-שנתיים לא יהיה שום בישראל. אני לא בא להפחיד אף אחד, לאבא שלי אין שדות של שום - - - למה דווקא השום בניגוד לדברים אחרים? בגלל שהמכס ירד באבחה אחת. לא, אבל זה יכול לרדת גם במקומות אחרים. יש משהו ב - - - בגלל חומר הריבוי. יש חומר ריבוי, הוא נשמר לזמן מוגבל, ואם לא מגדלים שום, כל הזמן הולכים וגדלים, חומר הריבוי הזה הולך ונעלם. פה בישראל זה זן שקוראים לו זן שני, אם אני זוכר נכון. ההסבר הוא יותר פשוט. שום מביאים מסין ואין אף מדינה מערבית שיכולה להתמודד עם ייבוא שום סיני ללא או מכס או תמיכות ישירות. לא היה צריך לעשות את הניסוי לגלות שכל החקלאים יפשטו רגל, בטח לא באמצע עונה. זה לא דומה לתפוח אמריקאי או למשהו אחר. אין אף מדינה מערבית שיכולה להתמודד עם שוק סיני. היה אפשר להודיע לנו: חבר'ה, לא רוצים יותר את השום שלכם ולא היינו נכנסים להשקעות האדירות האלה. עשו את הייבוא באמצע השנה? באמצע השנה אחרי שהכול היה נעול. זה כל הטיעון שלנו. שיורידו מכס, שיאכלו שום סיני, שיהיו בריאים.

מה יש לשום סיני שרק הם יכולים לייבא אותו? כוח עבודה זול בסין. זה מימון של הממשלה, זה אינטרס של ממשלת סין, זה ענף אדיר אצלם. מה,

הסינים מגדלים שום באופן מסיבי, בכמויות אדירות, הם עושים היצף בכל העולם, הם יגיעו למצב שכל השווקים בעולם ייגדעו, ואז מה שיקרה זה שהם יעלו את המחירים כמובן ואז נשלם את המחירים ששילמנו על שום ישראלי. רק צריך לזכור שהחומר הפעיל בשום סיני,

הוא חמישית

הפעיל של שום ישראלי. ואורך החיים שלו יותר קצר. כלומר כל חמישה ראשים שאתה קונה של סינים - - - אז איפה היה משרד החקלאות להתריע בפני שר האוצר? צריך לשאול את פורר. יש פה משהו ייחודי, שזה גם באמצע השנה וגם יש בעיה עם השום הסיני.

משרד החקלאות במשך שנים היה מחלקה של משרד האוצר, חותמת גומי, משרד החקלאות לא ממש דאג לחקלאים ולחקלאות בישראל. לא התייעצו עם הגורם המקצועי במשרד וכאשר התרענו על זה, באנו ואמרנו את זה, אז אמרו: יש החלטות מלמעלה. ברגע שהלכו לעשות רפורמה יש שני צדדים למשוואה של הרפורמה.

קוראים לי איתן אביבי, אני יושב ראש שולחן מגדלי השום, בדימוס אפשר להגיד, כי אנחנו הולכים להיכחד. את המכס הורידו באבחה אחת, ממש במרץ 2022, ברגע שכל הוצאות הגידול כבר נעשו, זאת אומרת שהחקלאים הוציאו את מרב ההוצאות על הגידול - - - הבנתי. אתה יושב הראש של הפורום הזה?

אז תסביר לי מבחינה כלכלית מה קרה עם המגדלים. מבחינה כלכלית לאורך העשור האחרון - - - לא, לא עשור. לא, אני אגיד, היה ייבוא סיני. למה אתם לא יכולים לענות לשאלה? ברגע שהורידו את המכסים ועשו ייבוא סיני באמצע השנה, כבר נכנסתם להוצאות, תגיד לי איזה נזק נגרם למגדלים באותה שנה. איזה שנה זו הייתה? 2022. אז תענה על זה, למה אתה עכשיו מדבר איתי - - - לא, כי אני רוצה להסביר ככה - - - לא, אל תסביר, מה קרה בשנה הזאת? ברגע שירד המכס לאפס על השום וניסינו למכור אפילו במחיר של הפסד, הפסד כבד אפילו, הרשתות לא רצו לקנות את השום הישראלי, אפילו בשני שקל, שזה 30% מעלויות הייצור שלנו. הם לא רצו לקנות, למה? כי חברות הבת של הרשתות הן היבואניות והיה להם כבר את כל הקונטיינרים בים וכל התהליך והם לא רצו לקנות את השום שלנו. הם לא רצו לקנות כי הם עשו את הייבוא. אבל המחיר ירד בשום? המחיר ירד. השום, המחיר לא יציב לאורך השנה, אני לא יודע מה הראית. רבעוני. רבעוני זה בדיוק לא. כמה מגדלי שום היו בישראל? בישראל היו כ-60 מגדלי שום ונכון לעכשיו יש עשרה, לפי דעתי בשנה הבאה יהיה עוד הרבה פחות. זה כתוצאה, מה שאורן אמר קודם על נושא חומר הריבוי, חומר הריבוי של השום זה עניין בפני עצמו, לוקח לעשות אותו שש שנים. אתם אז דיברתם איתי על הנזק שנגרם לכם.

תגיד לי כמה דונם אתם גידלתם, למה נגרם לכם נזק ואיזה נזק. אנחנו גידלנו 200 דונם, לא מכרנו קילו עד היום, השום עדיין בסככה במכלים, רקוב, קילו אחד לא הצלחתי למכור. שמתם את זה בקירור?

מזלי שלא הכנסתי לקירור, אחרת הייתי צריך לשלם גם את החשמל. כל ה-200 דונם, כל הגידול, הלך? כל הגידול הלך. כמה הפסדתם? אם אפשר לדעת. אנחנו כרגע בחובות של 1.8 מיליון, המשק עוד מעט יילך למכירה. פשיטת רגל. היו לנו גם מכונות לפירוק שום, נתנו שירות לחקלאים, השקענו רק במכונות, שנה לפני כן קנינו עוד מכונה חדשה ועצרו את הכול ביום אחד. המשווקים הביאו את השום מסין, קנו אותו בזול, מכרו ביוקר בסופר ולא מעניין אותם המגדלים. לא רצו את הסחורה הישראלית. כבוד היושב ראש, הממשלה הקודמת הרסה אותנו. אופיר, בגלל שאנחנו מכירים את הנושא הזה אני הרשיתי לעצמי להתחיל. אתה רוצה להגיד משהו לפני? לא, בסדר, אני אשמע. חברים, קודם כל זה מלמד אותנו משהו, שצריך לבדוק מבחינה מקצועית לפני שמאשרים ייבוא מסוים. במקרה הזה זה גרם לחיסול בגלל, לא אומר שהייתה רשלנות, אבל זאת התוצאה של העניין, מה גם שאני שומע שהשום הסיני פחות טוב מהשום הישראלי, גם לאיכות יש משמעות, לא רק להורדת המחיר. אגב, אנחנו בדרך לשם גם עם תפוח האדמה. אל תתבלבלו, אנחנו בעוד חצי שנה באותו אירוע בדיוק, אנחנו ניפגש כאן בעוד שנה באותו אירוע בדיוק של 180,000 דונם,

תפוח אדמה בעוטף עזה. אותו דבר בדיוק. אנחנו הולכים לשם. יש מה לעשות עם זה? עזוב אזהרות. מאיפה מייבאים את תפוחי האדמה, גם מסין?

אבל ברגע שאנחנו נקבל החלטה אמיתית, לא פופוליסטית, שאנחנו מפסיקים את הרפורמה של הממשלה הקודמת, לא רק בחתימה בהסכם קואליציוני אלא באמת מפסיקים את הרפורמה ועושים סדר יום חדש אנחנו נוכל להציל את החקלאות בישראל. אז מה אתה רוצה להגיד, שהאסון יקרה - - - אסון אחרי אסון אחרי אסון.

אני אומר לכם, אתם פשוט - - - לא, אבל הדונמים לא הולכים לעזאזל, אז מגדלים משהו אחר. אין מה לגדל שם.

זה שיכול להיות נזק לתחומים מסוימים בעקבות השחרור של הייבוא, אין ויכוח, אבל בסופו של עניין הם במקום זה מגדלים משהו אחר, בסוף השוק מסתדר. בוא נגיד את האמת ולא צריך להבהיל את האנשים, אבל צריך לתת פיצוי במקרה כזה. אני חושב שהאוצר צריך לשקול בצורה רצינית במקרה הספציפי הזה של השום, לפי מה שאני שומע, כן לפצות את כל המגדלים שפשטו את הרגל כתוצאה מהעניין הזה. רק רציתי להעיר. זה נכון שהמכס בשום היה גבוה וגבוה משאר הגידולים וירד באבחה אחת. לא משרד האוצר החליט על זה לבד, זה היה בהסכם עם החקלאים. לא משנה, אני לא מאשים אף אחד.

אפשר היה להוריד את המכס ל-3.5 שקלים. משרד האוצר החליט על הקבוצות, ממש לא היה הסכם עם החקלאים. ממש לא. לא חתמנו. מול משרד החקלאות, זה היה בתוך ההסכם. זה לא היה עם החקלאים. החקלאים לא קבעו שהשום יהיה בקבוצה א'. אוהד, אנחנו לא באנו עכשיו להאשים אף אחד. בשום, זה ברור שמה שקרה שהענף התמוטט. אם אתם רוצים באמת, דברים כאלה יכולים לקרות, אז אני מודע לזה שבדינמיקה של ההחלפה זה יקרה, נכון שלוקח זמן להחליף וגם זה נזק, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני חושב שאתם צריכים לבדוק את עצמכם עם משרד החקלאות ולתת פיצוי חד פעמי למגדלי השום. שמעת, אנשים בפשיטות רגל ולא יכול להיות דבר כזה. גם לצאת מהעניין כדי לעשות שימוש חדש בקרקע הם לא יכולים כי אין להם כסף לזה. שום דבר אין להם. לאור העניין הזה, לדעתי אתם צריכים לא יודע כמה כסף זה שווה, אבל זה לא צריך להיות משהו בשמים. יכול להיות שזה צריך להגיע מהכסף שקיים היום באוצר לעניין של התמיכות, אז יירדו אולי כמה מיליונים מהתמיכות, אני מאמין שדובי אמיתי לא יתנגד לזה מכיוון שצריך למצוא מקור תקציבי לעניין הזה. כמה זמן ייקח לכם לעשות את הבדיקה הזאת? אני מניח שבדיקה כזאת תיעשה ביחד עם משרד החקלאות. כן, כמה זמן? ברגע שנשב, שנמשיך את השיחות גם של שאר הגידולים בהסכם - - - לא, אני אדבר עם דובי, אני מאמין שאפשר להוריד את הסכום מה-700 מיליון, כי 60 מיליון כבר חילקנו היום, נשאר 700 מיליון, אפשר למצוא מקור תקציבי - - - גם התמיכות הישירות האלה לא מספיקות לחקלאים המסכנים. דוד, זה לא נכון, שיביאו כסף. הם יודעים להרוג את החקלאות שיביאו כסף, שייקחו אחריות. קודם כל צריכים לפתור את הבעיה של החבר'ה בשום. זה אני בעד. אני חושב שעשו להם עוול, אני יודע איך קברו אותם, אני מכיר את המחסנים שלהם. גואטה, אל תעשה עכשיו סיבוב על העניין הזה. קודם כל נפתור את הבעיה ואחר כך נדון בבעיות התקציביות,

מספיק כבר עם זה, לא צריך כל דבר לעשות סיבובים פוליטיים.

שיביאו כסף. אז קודם כל זה יילך על ה-700 מיליון ואם צריך להגדיל, יש זמן להגדיל גם, בינתיים אנשים בפשיטות רגל. כמה זמן ייקח לכם לעשות כמה זה שווה ואיך אתם מפצים? אני יוצא מכאן, מוכן לשבת עם האוצר, האוצר כרגע לא מוכן לשבת איתי. יצאתי מהדיון הקודם איתך - - זה לא נכון,

- - וקיבלתי תשובה מלאה. בסדר, נתתי לכם עד יום רביעי בעניין ההוא. גם בעניין הזה, אני לא נותן לכם שלושה ימים פה. האוצר לא יושב איתנו. זה לא נכון. ישבנו בחוץ, דיברנו, שאלתי אותך אפשר להתקדם עם ה-30 מיליון, אמרת לי לא. זה הכול, בזה נגמר הסיפור.

ודאי שאפשר להתקדם, כנראה שהוא צריך להתייעץ על זה.

לא, גם אנחנו כבר התחלנו שיחות.

שבועיים זה בסדר מבחינתך? מבחינתי היום. אנחנו מוכנים לשבת בכל מצב.

שבועיים ימים תשבו על הנושא של השום ותראו איך אתם מפצים, כרגע מה-700 מיליון כדי שלא נתחיל לדון על מקור תקציבי, ואחר כך נראה. כשנשב על כל התמיכה אז נראה מה עושים עם העניין הזה, אבל כרגע תמצאו פתרון לעניין הזה. אני לא מוכן לשמוע שאנשים איבדו את כל מה שהיה להם בגלל טעות של המדינה. מישהו מהח"כים רוצה להגיד משהו?

קודם כל, אדוני יושב ראש הוועדה, תודה על הקיום של הדיון החשוב הזה. האמת שאני נחשפתי לזה, הייתי באיזה שהוא חוג בית בתענכים ואז פגשתי את החקלאים שנמצאים פה ואני רוצה להגיד לך שפשוט נקרע לי הלב לשמוע את הסיפור איך עשרות שנים הורים ואחרי זה גם הילדים, זו הפרנסה שלהם, לגדל שום, ובהחלטה אחת עולמם חרב עליהם. אתה מבין שנעשה פה עוול, המשפחות האלה איבדו את כל מה שיש להם. לא, עוול זה בכוונה, פה הייתה סיטואציה מסוימת - - - אתה חושב שזה מעניין אותם אם זה בכוונה או לא כשהם קרסו? זה לא משנה, מבחינתם הם קרסו.

עוול זה - - - התוצאה זה שנעשה להם עוול.

קיבלו החלטה שבסוף נעשה להם עוול ברגע שהם הפסידו את הכול. אני כן בעד שבסוף אנחנו מסתכלים על הצרכן הישראלי ולראות שהוא באמת משלם כמה שפחות ואתה יודע שאני בעד, אבל זה לא יכול לבוא בזה שמקבלים פה החלטה כזאת, שגם אני מבין שהמחירים לא בדיוק ירדו וגם בלי להתייחס בכלל להשלכות על החקלאים כשחשוב לנו לחזק ולשמור את החקלאים שלנו במדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שמקבלים החלטה ולא מסתכלים על ההשלכות שלה לגבי מה עוברים אותם חקלאים. לפני שפניתי אליכם לדיון באמת בדקתי את הנושא אחרי המפגש עם החקלאים ובאמת כל מי שדיברתי איתו אמר לי שהנושא של השום זו אחת הפגיעות הקשות, אחת הקיצוניות, שגרמה באמת לקריסה של אותם חקלאים שאין להם פשוט אפשרות להתאושש. לא הציעו להם שום דבר בשביל להרים אותם על הרגליים ופה האוצר צריך להיכנס לתמונה, להרים אותם על הרגליים, לראות איך אפשר לסייע, איך אפשר לפצות אותם ושהם ימשיכו להתפרנס בכבוד מחקלאות במדינת ישראל כמו שהם עשו עד עכשיו. אני מודה לך על הדיון,

וגם על הסיכום שאני מסכים איתו. אני גם אדבר עם שר האוצר סמוטריץ' על הנושא הזה שיסייע, ואנחנו צריכים לעזור לאנשים היקרים האלה לעמוד על הרגליים, להתפרנס בכבוד ולא ללכת עם הראש למטה. כמו שאתה יודע, דוד, שאתה אוהב להגיד שאני בא עם אידיאולוגיה, אני בא כבן אדם שמאוד מאמין בייבוא. קודם כל גם בנושא הזה, אני חושב שחלק מההישגים הנדרשים בייבוא כן הושגו, אני כן ראיתי הורדת מחירים, אני גם פחות חושש מהשום הסיני כי 60% מהשום בארץ כבר היה סיני, היום זה יהיה יותר,

וזה אבל גדול, דווקא במסקנה אני מסכים איתכם, למה? כי אני לא חושב שמה שהיה פה זה היה פתיחת שוק. אם אתם שואלים אותי מה היה פה, זה היה קמפיין לדה לגיטימציה לכל נושא הייבוא, כי אחרי שראו מה שקרה בשום הם לא ירצו לעשות ייבוא בכל תחום אחר,

עשו כל טעות אפשרית בפתיחת השוק שם. עשו את הכול באבחה אחת, בצורה מיידית, בלי לחשוב על זה שאנשים השקיעו כבר, בלי לחשוב על לעשות את זה בצורה תהליכית כדי לאפשר לאנשים אחר כך להתאים את עצמם, אם הם רוצים לגדל משהו אחר, שיגדלו משהו אחר. עשו את זה בלי לסגור תמיכות ישירות מראש. עשו כל טעות אפשרית במקרה של השום ולכן אנחנו צריכים לתקן את המצב. אתה מסכים לסיכום שלי?

דווקא כמי שמאמין בייבוא ורוצה לראות את זה בנושאים אחרים אז אני אומר שאנחנו צריכים לתקן את המצב הזה כי כרגע הוא עושה הרבה יותר נזק לעולם של הייבוא מאשר כל דבר אחר. זה קמפיין דה לגיטימציה לייבוא פר אקסלנס. אני רוצה לומר שסוף מעשה במחשבה תחילה. אני הרי מכיר את הנושא הזה מרגע שאנשי האוצר הגיעו אליי כשר החקלאות. באו והציעו 40 שקל לדונם, חבריי החקלאים שמבינים את העניין, זה הפיצוי, היום אנחנו במספרים אחרים. כעבור שנה-שנה וחצי הציעו 100 שקל, קפצנו ב-250% ועכשיו מדברים על מאות שקלים. כל זה לא כדי להגיד שהאוצר יודע להתגמש, אלא כי מדובר במניפולציה לא מקצועית ורעה. ואני רוצה לבסס את עניין הרעה. הבעיה הגדולה הכספית היא השבר האישי הכלכלי של המגדלים,

אבל הבעיה הערכית הרגשית היא שזה לא מעניין אותם מה יקרה עם מאות אלפי דונמים של אגסים ותפוחים בגולן ובגליל, עם מאות אלפי שדות של תפוחי אדמה וגזר בעוטף עזה ובשאר הארץ. כלומר המסר הוא יהיה מה שיהיה, יהיה בסדר. חמור מזה, אמרתי סוף מעשה במחשבה תחילה. אם רוצים ללכת למהלך כל כך משמעותי שאנחנו לא מתנגדים, לא משרד החקלאות התנגד עקרונית וגם לא החקלאים, רוצים להיות כמו אירופה?

עם תכנון סדור כפי ששמענו, עם ההבנה שחייבים לבצע נסיגות מתונות ושיפורים, אולי האצה של התהליכים, אבל ללכת בחטף להוריד את החרב על החקלאים בלי יכולת להתריע, בלי יכולת להתכונן, בלי יכולת להסיק מסקנות תוך כדי,

זה לא חכם. זה פשוט לא חכם, ורע מכול זה רע, זה מעיד על כך שאין שום רגש של הבנת היעדים הלאומיים של מדינת ישראל שאין צורך להרחיב עליהם. דוד, אני רוצה להגיד, באמת במקרה של השום אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד בכל הנושאים, גם בתחומי החקלאות האחרים, שכל היום נלחמים להוריד מכסים ולפגוע, החקלאות הישראלית זה דבר מאוד מאוד חשוב, שומרים על האדמות, זה ציונות, זה ביטחון תזונתי. אני חושב שהדיון שעשית היום הוא מעולה כי באמת מגיע להם פיצוי, אני ביקרתי שם בכמה יישובים וראיתי את המצב של החקלאים שם, הם כבר לא עובדים ולא מגדלים. והנה פה מהאוצר, תראה מה קרה לשום, בוא נסתכל ונעבוד יותר בחוכמה בתחומים הבאים שלא נגרום לקריסה של כל חקלאות ישראל,

בדרך הזו שעבדתם עם השום, אם נעבוד כך בעוד ענפים לא תהיה חקלאות והעניין של הייבוא זה לא תמיד עוזר. שוסטר דיבר על התפוח והאגס, לא קונים תפוחים יותר בזול בסופר. הם מייבאים והתפוח לא יותר זול מהתפוח הישראלי בסופר, בסוף מי שצריך מרוויח יותר. הנושא הזה שהייבוא לא משפיע בסופו של דבר והפחתת המכסים, זה דבר שצריך לטפל בו ולדבר על זה כי צריך לראות איך הוא משפיע. אני אומר למשרד האוצר ומשרד החקלאות, הוועדה קובעת שלאור הנסיבות מגיע פיצוי חד פעמי לחקלאים של השום, תוך שבועיים אנחנו מבקשים שתביאו מסקנות לוועדת הכלכלה בעניין הזה על איזה שהוא מתווה איך אתם מפצים מבלי להיכנס כרגע לכל הדברים מסביב. כרגע, על מנת לא לדון בבעיה התקציבית זה יילך מה-700 מיליון שעדיין לא חולקו וכשאתם יושבים על זה אנחנו צריכים לקבוע מה הסכומים ואיך עושים את זה, כשיהיה מקור תקציבי. הישיבה נעולה, רבותיי, תודה רבה.